בוקר טוב. אני פותחת את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. היום אנחנו נדון ברוויזיה על חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון מס' 6) (הוראת שעה). מי מתנגד לרוויזיה? מי בעד הרוויזיה? הצבעה הרוויזיה לא התקבלה הרוויזיה לא התקבלה. הליך החקיקה ימשיך. ההצעה אושרה. נשארה ההחלטה על אישור ההצעה לקריאה ראשונה כפי שהייתה קודם. בשבוע הבא אנחנו את זה למליאה. לקריאה ראשונה. לאחר המליאה נחזיר את זה לוועדה לדיון נוסף. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:12.